אני פותח את ישיבת ועדת הכספים לדיון בנושא אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה 15-27-19. בבקשה, שם ותפקיד.

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות

עמותה שאיננה פעילה ויש כנראה רבות כאלה ואתם רואים שהיא לא מגישה דוחות כספיים, מה קורה איתה? האם אתם יוזמים, האם אתם עושים משהו בעניין? הייתה לאחרונה יוזמה ומחקנו אלפי עמותות. אני רוצה לדעת כמה מחקתם אז, אני לא זוכר, וכמה נמחקו אם בכלל. עמותות רבות נמחקו, אלפי עמותות נמחקו, אפילו בשנה האחרונה. זה פרויקט מתמשך ושוטף ואנחנו מוחקים עמותות שלא מגישות דוחות כספיים.

אדוני היושב-ראש, לגבי העמותות אתה זוכר שדיברנו בפעם הקודמת כאשר נתבקש אישור שנקבל קצת יותר פירוט. הכנתי פה טבלה שבה לקחתי כמה דוגמאות מתוך העמותות שביקשו לאשר אותן והוספתי עוד כמה עמודות של מידע, שאם הן היו לפנינו היינו יכולים לראות שיש כאן בעיה בכלל לאשר עמותות כאלה. תסתכל למשל על העמותה בשורה 73, העמותה לטיפוח הכדורסל והספורט. סתם לקחתי כדוגמה, לא הספקתי לבדוק הרבה. מופיע אצלם בדוח: הוצאות הנהלה וכלליות 127,225 שקל, אבל אם אתה נכנס לדוח חמשת מקבלי השכר הגבוה אתה מגלה ששכר המנכ"ל שם, רק המנכ"ל לבד, הוא 257,961 שקלים. אם אתה מחבר את שכר המנכ"ל ליתר הוצאות הנהלה וכלליות אתה מגיע לכמעט 30% שיעור של הוצאות הנהלה וכלליות. כנ"ל לגבי העמותה מוניטור בשורה 37 בהוצאות הנהלה וכלליות, שאתם כנראה מקבלים אותן כמובנות מאליהן - - - זה לא מבין הקריטריונים שהיו בדוח ועדת פריש בנושא של שכר? אתם מתייחסים אליו? רק אשלים את הדברים. בעמותה מוניטור בהוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים שלה מופיע 26,327 שקלים, שזה יפה, 10% מן המחזור שהוא 265,000 שקל. אבל שכר המנכ"ל שם הוא 162,196 שקלים, המנהל הכללי. בשביל זה הקימו את העמותה.

אם אתה מחבר את שכר המנכ"ל אתה מגיע להוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של 70%. איך אתם מאשרים עמותות כאלה שהמדינה בסוף משלמת 35% הטבת מס למי שנותן תרומה לעמותה כזאת? אני סבור שזאת שערורייה. הוצאות הנהלה וכלליות, רק שכר המנכ"ל - - - אם שכר מנכ"ל זה לא הוצאות הנהלה אז מה זה הוצאות הנהלה וכלליות?

אני חושב שאנחנו צריכים לקבל קצת יותר פירוט. אם היו עושים פירוט בטבלאות האלה הם לבד היו רואים שהזוי לאשר לעמותה כזאת לפי סעיף 46. לא ידעתי על הדבר הזה. האם אין בקריטריונים? למיטב ידיעתי יש. אני יכולה לענות. את פה בשביל לענות. אני רק רוצה לחדד את השאלה. האם יש בקריטריונים התייחסות למציאות הזאת למיטב זיכרוני יש לקחת בחשבון את השכר של מקבלי השכר הגבוה, בוודאי של המנכ"ל? מדובר על כך שהמדינה משתתפת בסיוע בתרומות, כאשר מדובר על 35% ממס הכנסה, כאשר יש שכר מן הסוג הזה. לא ידעתי. אני חושב שלפי הקריטריונים הייתם צריכים לפסול במקרה כזה. אבל תגידי את, אני לא יודע.

ברור שזה קריטריון שנבחן בקפידה על ידי רשות המסים. אנחנו מתייחסים באמת ברצינות לגובה השכר של מנהלי העמותות. אנחנו מגבילים את גובה השכר ובוחנים את זה. במקרה הספציפי של שתי העמותות שעכשיו עלו פה לדיון, במרבית המקרים מנכ"ל הוא לא רק מנהל אדמיניסטרטיבי אלא גם מנהל פרויקטים. כאן אנחנו מאמצים את הכלל של החשב הכללי ומפצלים את השכר של המנכ"ל. דהיינו, הוא מנהל אדמיניסטרטיבי בחצי משרה ואילו בחצי משרה, אם לא יותר,

איפה נכנס הניהול האדמיניסטרטיבי? בהנהלה וכלליות?

אז יכול להיות שהשכר שלו עוד גבוה יותר ממה שאת מציגה כאן. לא, לא. הוא לקח את הנתונים לא מן הנתונים שאנחנו אספנו. בקיצור, אמרו לו לפצל את השכר, חלק להנהלה וכלליות וחלק לפעילות. אז נוצרה נורמה: הוא יודע שהוא צריך לפצל את השכר. זה הולך עדיין לאותו כיס. את האוטו הוא מכניס להנהלה וכלליות. רבותי, זה מעניין, אבל לאט-לאט. גברת פרישר, האם את יכולה להגיד לוועדה, האם היה מקרה שאת זוכרת שעמותה נפסלה ולא קיבלה על פי סעיף 46 בגלל גובה השכר של המנכ"ל? בהחלט. אני לא יכולה לחשוף פה את השמות. לא ביקשתי לחשוף את השמות. כמה מקרים כאלה היו?

אני כמפקחת נתקלת ב-2 3 עמותות בחודש. אנחנו בהחלט מגבילים את גובה השכר. כנראה זה מנכ"ל שלא ידע לפצל את השכר שלו בין הנהלה וכלליות ובין עלות הפעילות. אנחנו בהחלט בוחנים. גברת פרישר, הנושא הזה חשוב מכיוון שלפי דעתי, אני לא יודע אם זה הזמן לקיים את הדיון הזה. אני מעריך שאנחנו נקיים את הדיון הזה מיד כשתתכנס הכנסת. אנחנו נשמח לדיון כזה. יש תמונת מצב. אני לא יודע מבחינה משפטית, נבדוק גם את העניין הזה. הרי בסופו של דבר אנחנו גם צריכים לאשר את מה שאתם עושים, ואנחנו נצטרך לאשר, אז אנחנו נצטרך להיות בעניין, נצטרך לשאול שאלות ויתקיים דיון, זה ברור לחלוטין. לא נוכל לאשר את זה כך. שמת לב אני לא יודע אם היית בישיבות הקודמות התחילו שאלות של חברי הוועדה כאשר בעבר היו פחות, אבל יש שאלות. למשל השאלה שנשאלה היום לגבי גובה השכר, זה נושא שנצטרך לדון עליו. יכול להיות שאתם טועים בעניין הזה מכיוון שיש חלוקה של השכר, פה הוא חצי משרה כמנהל פרויקטים ופה הוא מקבל כמנכ"ל ופה הוא מקבל חצי משרה ככה. אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת וגם לבחון את כל הנושא הזה. אני רוצה לדעת האם יש לכם את הכלים לבחון את זה, אם האיש אומר לכם: אני עומד בגובה השכר שאתם קבעתם, אבל מבלי משים לא שמתם לב אפילו שהוא גם מקבל משכורת בתור מנהל פרויקטים.

הוא נמצא בעמותה שמקבלת מן המדינה את מה שהיא מקבלת בעקבות אישור סעיף 46 והוא לוקח כסף מכל מיני מקומות. אני דווקא מדבר על איש טוב, אני לא מדבר על איש רע.

בואו נעמיד דברים על דיוקם. אתם לוקחים את הסכום ותחלקו אותו ל-12. חבר'ה, זה מנכ"ל. אל תגזימו. זה יוצא בממוצע 12,000 שקל לחודש ברוטו. אבל זה כל התקציב של העמותה. זה 70% מן המחזור. אני רוצה להגיד לך משהו. קודם הגנת על העניין של משרד התחבורה והבנתי

למה. אלה פרויקטים שאת רואה אותם, את הכבישים, את הגשרים, דברים שהם פיקוח נפש, ואז צריך לדון, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לפקח על עבודת הממשלה והבנתי את ההגנה שלך בעניין. כאן זה לא המקרה. כאן יכולות להיות כל מיני עמותות שאת לא יודעת מה הן ומי הן, את לא יודעת בכלל אם הממשלה רוצה לעזור להן. הם בוחנים טכנית האם העמותות עומדות בקריטריון,

אנחנו צריכים לבחון את זה מכיוון שאנחנו בסוף מאשרים את זה. יכולה להיות עמותה שלא מועילה למדינת ישראל. פשוט מאוד בשביל המשכורת של המנהל. יכול להיות שזו עמותה שאילו שאלת את הממשלה והממשלה לא יכולה להתערב, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הממשלה הייתה אומרת: אל תאשרו להם,

זה לא המקרה של משרד התחבורה, שזה עבודת הממשלה, ואנחנו מפקחים על עבודת הממשלה. פה יכול להיות שמבלי משים יעלו כל מיני נושאים, שהם כן לטובת המדינה או לא לטובת המדינה, ההוא לוקח יותר מדי משכורות בגלל שהוא מצא איזה מקום כדי לקחת משם כסף. זה צריך להיבחן. אני מקבל את הדבר הזה. אני חושב שגם הם לא מתנגדים. יש דברים שכאשר אנחנו מאשרים אנחנו צריכים לדעת. יש דברים מטורפים. באחת העמותות של השירות הלאומי-אזרחי שכר המנכ"ל הוא 730,000 שקל. והיה סגן שר אוצר שטיפל בהם ולא גמר את העבודה. כן סיימתי. החזירו 11 מיליון שקל שתפסתי אותם כאשר הייתי סגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדון בפרקטיקה, מי מאשר את הפרקטיקה ששכר מנכ"ל יכול להתפצל ולעמוד בקריטריון וכן לקבל הטבת מס. דבר שני, רק בשביל השקיפות וכדי ששאר חברי הוועדה בדרך כלל יוכלו לראות, וכדי שלא אני אצטרך לעשות את העבודה הזאת, כדאי שנקבל מידע על השכר, מה שכר המנכ"ל, לפי חמשת מקבלי השכר הגבוה, שנקבל את הנתונים האלה בתוך הטבלה. רק לציין שהנתונים האלה - - - הם זמינים אבל אנחנו צריכים לעבוד די הרבה כדי למצוא אותם. גברת פרישר, אין ביקורת עליך. זה לא הנושא. הנושא הוא שמתחדד העניין שהעלה חבר הכנסת קרעי וגם שהעלו חברים אחרים. יש מצב שבו צריך לבחון את הכול מחדש. אני מתכוון לקיים דיון ביחד אתכם כאן בוועדה על הדברים שעלו בקריטריונים האלה של סעיף 46. אני לא רוצה לעשות את זה בוועדה זמנית ואני לא רוצה לעשות את זה בזמן פגרה. לא יהיו עכשיו רשימות נוספות. אערוך את הדיון הזה בתחילת המושב, אם אהיה יושב-ראש הוועדה. אולי לא אהיה יושב-ראש הוועדה ואז אמליץ למי שיהיה יושב-ראש הוועדה לקיים את הדיון הזה. זה כבר יותר מדי. כבר שנים רבות אני יודע שסעיף 46 עבר בקלות לא שאלו הרבה שאלות, זה עבר את הקריטריונים שלכם ואנחנו היינו מאשרים. אני זוכר את זה עשרות שנים. זה כבר לא המצב מכיוון שהיום מגישים בקשות משונות מאוד. הרבה פעמים אנחנו מקבלים פה בקשות לעמותות שאף אחד מאיתנו לא מבין מה הן. אפילו את השמות אני לא יודע להגיד. ועכשיו מתברר שבכלל יש כאלה שמקבלים שכר שיכול להיות שאת אפילו לא יודעת עליו. היא יודעת. היא יודעת, בסדר, אבל כולם בשר ודם. זה דבר שצריך לקבל בו החלטה. נשמח מאוד לדיון ונשמח לספק תשובות. יכול להיות שבעקבות הדיון הזה נשנה. מה שעולה פה בפעמים האחרונות זה דברים מסמרי שיער. יכול להיות שבקריטריון זה בסדר אבל אצלנו זה לא בסדר. צריך את טובת המדינה, צריך לראות שאנחנו באמת מתעסקים בעמותות שמועילות לחברה. יש כאלה שלא. את זה צריך לבחון. דיברתי עם היועץ המשפטי לממשלה והוא אמר לי שהוועדה צריכה לקיים דיון. זה לא דבר של מה בכך. כאשר המחוקק נתן לנו סמכות לאשר או לא לאשר, אפילו שאתם באים ואומרים שהכול בסדר, המשמעות של העניין היא שצריך לקיים את הדיון הזה. לגמרי, כי הבדיקה שלנו והאישור שלכם זה סמכות אחרת גם מבחינת החוק, נכון. אני לא יודע אם מבחינת החוק,

אבל כן. היועץ המשפטי אמר לי: הסמכות שלכם להחליט כך או אחרת, תדונו בעניין הזה. הוא אמר לי שכך צריך לעשות. לא כולם חושבים כך. אתה לא רוצה שנצביע? אפשר להצביע. כפי שאמרת: זו ועדה זמנית, אבל לפעם הבאה כן שתהיה שקיפות, כן שנדון בפרקטיקה, כן שנדון בקריטריונים, לא רק טכנית אלא מהותית

בסדר, אבל זה יהיה רק בוועדה הקבועה. אני סומך עליך, אדוני היושב-ראש. אני בקושי סומך על עצמי. שקלנו להביך את הקואליציה היום בחלק מן הדברים. מאחר וטיפלתם בנושא של הוראת השעה במהירות - - - על מה אתה מדבר? אני לא יודע איפה אני, אם אני בקואליציה או באופוזיציה.

אם עודד פורר בקואליציה אז אני גם בקואליציה? גם עודד פורר לא יודע איפה הוא. אני יודע בדיוק איפה אני. אני יודע איפה אתה. בגלל הטיפול הנאות והמהיר אנחנו נצטרף להצבעות של הקואליציה. שלא יגישו עוד רשימות לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לוועדה הזמנית, אדוני היושב-ראש. הוא אמר

רבותי, אם אין השגות אני עובר להצבעה על הרשימה שאתם,

אבל זה לא יימשך. אמרתי לחברים, וכאשר אני מודיע הודעה לוועדה אני משתדל לקיים אותה, אלא אם כן יש סיבה לא לקיים, אנחנו נקיים דיון על העניין הזה לפני שאתם תביאו רשימה נוספת, אבל נעשה את זה בוועדה קבועה. לא נעשה את זה עכשיו, זה כבר בלתי אפשרי. מדובר על רשימה מספר 15-27-19. תעביר לארז אורעד את הבקשה שלך. צריך להכין את כל החומרים. בסדר, היא תגיד לו, בטח. רשימה מספר 15-27-19 היא הרשימה שאותה אנחנו נדרשים לאשר. מי בעד אישור הרשימה?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, נמנעים, אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,

אני מבקש להגיד לארז אורעד ולחברים ברשות המסים: זה כבר לא הולך על מסלול רגיל. הוועדה תיתן את דעתה ויתקיים דיון ביחד אתכם וביחד עם משרד המשפטים.